בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מקדם בברכה את אביגדור קפלן, מנכ"ל משרד הרווחה. יש כמה סוגיות שננסה לברר במסגרת הוועדה. אחת, הקיצוץ בתקציב של המשפחתונים. מאחר שבתחילתו של הדיון נקבע העניין של הצעות לדיון מחדש - - בסדר, נצביע על הרוויזיות. פניות 180-181 - הרשות להתחדשות עירונית,

מי בעד הרוויזיה, מי נגד, מי נמנע?

קיבלנו דו"ח מהמ.מ.מ, הם יודעים על 212 בנות שמסתובבות במגזר היהודי ובמגזר הערבי. 216. יש הרבה יותר. דבר שני, כל מה שקשור לאגף לחינוך חוץ ביתי - יצא שם מכרז לא שקוף שהולך לגרום נזק גדול לכל כפרי הנוער והמעונות. פעם אחת, המכרז לא שקוף, ופעם

הם גם לא דרשו בעניין הזה סיוע של בנות שירות לאומי, שזה חלק אינטגרלי. הדבר

אין תשובות מקצועיות באגף של החינוך החוץ ביתי,

הנושא הזה לא חדש לי, לא זר לי.

אני יכולה לומר לך שכיושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד עשיתי מספר דיונים, חלקם אפילו דיונים משותפים לעבודה

200 ימים ילדה בסיכון, אחת כמו מרים פרץ, יכולה לעמוד עם זכאות לאותו שירות, עם זכות להזדמנות לחזור למסלול,

כי המדינה לא חושבת שזה מספיק חשוב. יהיו אלף ואחד דברים אחרים, אלף ואחד נושאים

תבינו שאנחנו נשתמש בכוח הפרלמנטרי שלנו כדי להראות לכם שהנושא של הנערים והנערות האלה נמצא בקונצנזוס.

האלה צריכה

לא יהיו העברות עד שלא יימצא פתרון. האוצר לא יבכה על זה שלא יהיו העברות. גם אם האוצר לא יבכה ויהיה מרוצה, כשאני מסתכל על 200 בנות, כמה מהן מחוץ לבית, כמה בזנות - - בשביל

מדובר בעשרות אלפי תלמידים שמידי יום מוסעים על חשבון רשויות מקומיות שאין להן כסף. הכסף הזה נמצא בתקציב. בכל אחד חלקי 12 הוא צריך להיות בפנים. לא ברור לי למה מתאכזרים כך לאותן רשויות.

גם הנושא הזה דורש טיפול. כשיבואו נושאים שקשורים למערכת החינוך, אני מבקש מחבריי הטובים מש"ס להצטרף אלינו. אנחנו מודים ליושב-ראש הוועדה על כך שהוא זימן את מנכ"ל

אין עם מי לדבר. אין שר במשרד הרווחה, גם משרד האוצר לא מתפקד. אני אשם בכל הדברים האלה. אנשים פונים אלי, הם חושבים שאני יכול לפתור את הבעיה. אני לא יודע איך אני פותר את הבעיה אם לא מהתקציב של משרד הרווחה, אין לי דרך. עינינו נשואות אליך לגבי הבעיות שהועלו כאן, אם אפשר למצוא פתרון לעניין הזה. אם יהיה פה מישהו ממשרד האוצר, אולי הוא יוכל להוסיף כסף לעניין הזה. בבקשה אדוני המנכ"ל. אני אתמקד כרגע בסוגיית חסות הנוער, מה שנאמר פה על ידי חברי הכנסת הנכבדים. אכן יש כ-200 נערים ונערות שזקוקים להשמה במעון נעול. יש בישראל תשעה מעונות נעולים. במשך הרבה מאוד שנים לא הוקמו מעונות חדשים, זאת למרות שהמדינה גדלה. העברנו לוועדה דיווח על כך שאכן יש כ-200 ילדים כאלה שזקוקים להשמה כזאת. בתקופת כהונתי הרחבתי את מספר המקומות במעונות הקיימים - מכ-260 מקומות ל-325 מקומות. בחודשים הקרובים, גם כן מהתקציבים של המשרד עצמו, יתווספו עוד 36 מקומות בבית הנער בתל-מונד, למרות שיש לנו שם בעיות אין סופיות עם המועצה האזורית שלא מוכנה למקם שם מעון נעול שקיים כבר המון שנים. יתווספו עוד מקומות במעון מסילה שעובר שיפוץ, במצפה ים. הבעיה במעונות הנעולים עלתה לדיון בפני משרד המשפטים ובפני משרד האוצר לפני שנה וחצי, אפילו יותר. בעצה אחת עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, הקמנו ועדה שתבחן את כל סוגיית חסות הנוער. היא מונתה בפברואר 2019. היא הייתה אמורה להגיש לי את ההמלצות עד 31 ביולי 2019, אבל לא עמדה ביעד הזה, היא ממשיכה לעבוד גם בימים אלה. אנחנו חייבים בדיווח לבג"ץ יש בג"ץ של הסיוע המשפטי - עד 31 בדצמבר 2019 לגבי מה שקורה עם הדבר הזה. אני מבקש לא לערבב בין המעונות הנעולים והסגורים לבין ההוסטלים, מדובר בשני דברים שונים. יש לנו 42 הוסטלים בחסות הנוער ועוד הרבה הוסטלים אחרים. התפוסה בהוסטלים היא של כ- 75%. אני לא יודע מה נאמר, אבל בהוסטלים האלה אין המתנות, יש מקומות פנויים. זה נכון שנסגרו הוסטלים. חלקם נסגרו לצורכי שיפוץ, חלקם נסגרו בגלל עמותות שהגיעו לחדלות פירעון. עמותת לחן, שניסיתי בכל דרך אפשרית לעזור לה להתקיים, סגרה בגלל שהגיעה לחדלות פירעון. היא אפילו לא עמדה בהתחייבויות של העובדים שלה. ביקרתי בהוסטל באזור בית ליד, הוא לא היה ראוי למגורי אדם. הוא לא נסגר מיוזמתנו, הוא נסגר מכוח זה שהעמותה פשטה את הרגל. בהוסטלים אין כרגע בעיה, יש בעיה במעונות הנעולים והסגורים. אנחנו יושבים יחד עם משרד האוצר כדי לפתור את הבעיה על ידי הגדלת מספר המיטות, שזה דבר אחד שאפשר לעשות. אפשר גם לייעל את העבודה בתוך המעונות הקיימים על ידי קיצור זמן שהות של נער/נערה שאפשר לשחרר להוסטל לא נעול ובמקומם לקלוט נער או נערה שנמצאים בסיכון גבוה.

שמקבלים בתוך המעונות הנעולים. אם אתה מקצר לו את הזמן, הוא מקבל פחות סדנאות. חלק ייפתר על ידי ההרחבות שאנחנו נמצאים בעיצומן. מה הלו"ז, כמה זמן זה לוקח? ההרחבה הקיימת תיגמר עד סוף ינואר-פברואר, יתווספו עד אז כ-50 מקומות. זה לא פותר את הבעיה של ה-200. אין לי פתרון ל-200, אלא על ידי זה שיעמוד תקציב כך שנוכל לצאת למכרז להפעלה של המעונות האלה, להקמת מעונות נוספים, ועל כך אנחנו נמצאים בהידברות עם משרד האוצר. לי אין את הפתרון איך ליצור מיטות יש מאין. אין לנו את המקורות הפנימיים לצורך הקמת מעונות. השמיכה היא צרה, אנחנו מקוצצים מכל עבר. שנת 2020 הולכת להיות שנה עוד יותר קשה במקורות כספיים, אלא אם כן נוכל להגיע לתכנית מוסכמת עם משרד האוצר להעמדת תקציב ייעודי למטרה הזאת. המשרד לא מסוגל לממן הקמת מיטות נוספות, הוא זקוק למקורות לכך. מה העלות של מיטה? אנחנו צריכים שני מעונות: אחד לנערים ואחד לנערות, עם בערך 60 מיטות בכל מקום. הקמת מעון כזה זה סדר גודל של 40, 50 מיליון שקל. מה שאתה אומר עכשיו זה הקמה. כמה עולה התפעול השוטף? קבוצה של 12 נערים עולה 200 אלף שקל לחודש.

אתם מציעים לעשות? אני מציע שהסגן הרלוונטי באגף התקציבים ומנכ"ל משרד הרווחה יציגו לנו תכנית, גם אם זאת תכנית ל-2020-2021, ולא יגידו לנו שיש פה בעיה. אני לא מבין מה זה ה-50 מיטות שאמורות להיות עד סוף ינואר. שיבוא לפה הסגן הרלוונטי ממשרד האוצר ויגיד איך מתכוונים לפתור את זה. גם בנייה זה לא מהיום להיום, זו הרשאה להתחייבות, זה עניין תהליכי. שיראו מה הם מתכוונים לעשות עם זה, לא שיבואו ויגידו לנו שאין תשובה ל-200 נערים ונערות שמסתובבים ברחובות, שזה פשוט מזעזע.

דרך אגב, אף אחד לא רוצה להיות כלוא. אם הגורמים המקצועיים מאפשרים לקצר זמן שהייה, זה חייב להיות מקצועי, לא תקציבי.

עולה הפרויקט הזה? אנחנו צריכים לעבוד על זה. 100 מיליון

אני רוצה להשמיע את הזעקה של הילדים. הסיפור הוא לא רק סיפור של כסף. חשוב כסף, חשוב תקציב, אבל הסיפור הוא לא רק כזה. אנחנו מכירים את הסיפור הזה מימים ימימה, אנחנו מכירים פסקי דין של בית המשפט העליון מלפני עשור. צריך לשמוע ממשרד הרווחה מה התכנית. הסיפור הוא לא רק מיטות ועלויות, הסיפור הוא של כוח אדם, של מדריכים, של מענים לילדים עם מורכבויות. מגיעים אלינו כמעט מידי שבוע ילדים, הורים, עובדים סוציאליים מהמסגרות של הרווחה, ואומרים לנו: שולחים את הילדים האלה למסגרות בתוך הקהילה שלא מתאימות לצרכים שלהם, תעזרו לנו למצוא להם מקום. כששולחים ילד למסגרת שלא מתאימה לו, זה לא טוב למסגרת, זה לא טוב לילד. העיניים של הילדים נשואות לכנסת, אבל אין כנסת פעילה, למעט ועדת כספים. יושבים פה חברי כנסת שאני שמחה שדואגים לילדים, אבל יש משרד רווחה אחד. העיניים של הילדים נשואות היום אליכם, על-מנת למצוא פתרונות שהם לא רק בתקציבים. אנחנו יודעים שלהתחיל לבנות זה תהליך. יש 50 שאולי בינואר-פברואר תיפתר הבעיה שלהם. המנכ"ל אומר שיש תפוסה של 75% בהוסטלים,

ש-25% עדיין פנוי. זה לא מתאים. הלוואי והיה אפשרי, זה היה פותר את הבעיה. אני אדבר עם שאול מרידור, אני אבקש ממנו שיבוא. אף אחד לא רוצה לקחת על עצמו את האחריות. פה מדובר על חוסר בכסף. אני זוכר טלפון שקיבלתי מבוז'י כשהוא היה שר רווחה. הוא אמר לי: "אבי, אל תמנע את ההפרטה של המעונות האלה, זה טוב, זה יעיל, זה לטובת המשק". תראה מה קורה כשמדינת ישראל משתחררת מאחריות ישירה? היא לא רק משתחררת מאחריות ישירה, היא גם משתחררת מהאחריות על הפיקוח. המעונות הנעולים לא מופרטים באופן מלא, רק הטיפול בהם מופרט. אתה יודע מה התשובה של משרד האוצר? ששולחים יותר מידי ילדים למעונות. באיזה כובע הם אומרים את זה מומחים, פסיכולוגים, שופטים? הכל דרך החור של הגרוש. בסוף זה עולה לנו הרבה יותר. זה לא רק הם, זה הילדים שלהם, זה כל מי שסביבם. זה לא היחיד שעומד פה, זה מעגלים שלמים של סיפורי חיים שאנחנו מתעלמים מהם. לא רוצים? נעצור את המערכת. מדובר פה בכסף קטן. עשינו פה העברות של מיליארדים בחודש אחד - העברנו ממשרד הרווחה למשרד הבריאות, למשרד החינוך, למשרד התחבורה, לכוחות פוליטיים כאלה ואחרים שעומדים בראש המשרדים השונים. לא ניתן לזה יותר יד. אני שמחה מאוד על ההתגייסות הזאת גם מתוך הקואליציה. אנחנו יותר חזקים מהפקידים, אנחנו צריכים לקחת את היוזמה לידיים שלנו, להזכיר להם: אנחנו נבחרי ציבור, אתם צריכים למלא את מה שבעינינו צריך להיות הדבר הנכון. הדבר הנכון זה להציל את הילדים האלה, והפקידים ימצאו את הדרך לאפשר את זה. אדוני המנכ"ל, יש איזה שהוא גידול, כי כל ילד מביא איתו עוד חבר. אם לא נטפל עכשיו ב-200 האלה, בסוף זה יהיה 400 ו-600. הבעיה הרבה יותר מורכבת מלבוא ולהגיד שחסרים רק 200 מקומות. יש גם בעיה של ניגוד עניינים ברשויות המקומיות. לחסות הנוער אין מצ'ינג של הרשות. יש לפעמים הפניות סרק לא מעטות של ילדים לתוך מעונות חסות הנוער שהיו יכולים להפנות לפנימיות רגילות. שם יש מצ'ינג. יש ניגוד עניינים שצריך גם אותו לפתור. כשאני הגעתי למשרד, התפוסה בתשעת המעונות האלה הייתה סביב ה-60%,65%. היום התפוסה היא 95%. אנחנו שומרים מספר מקומות למקרי חירום, כאשר כל יום זה משתנה. התפוסה הייתה 85%. אני מדבר על חסות הנוער, לא על ילד ונוער. ב"מסילה" יש היום פחות מ-30 בנות. בוועדה לזכויות הילד לפני חמש שנים דובר על 90. אף פעם לא היו ב"מסילה" 90. נכון להיום יש 30. למרים פרץ נאמר שאין מקום. אני מכיר יותר מבת אחת שחיכתה חצי שנה בחוץ. אין לנו היום פתרון. אם אנחנו מדברים על מרים פרץ זיכרונה לברכה - - רוצים עוד מרים פרץ? אין לנו פתרון של מעון נעול לילדים בהתמכרות פעילה. השלטון המקומי מוכן להיכנס לעניין הזה? אין לנו פתרון היום גם לכאלה שיש להם תחלואה. למה סוגרים את "מלכישוע"? מי סגר את "מלכישוע"? לא סגרו את "מלכישוע". סגרתם את מעונות ההמשך. סגרת את מעונות ההמשך בעפולה, בבית שאן, בכפר רופין. "מלכישוע" פתוח, יש בו את הפעילות המלאה. "רטורנו" פתוח, "אילנות" פתוח. כל המעונות האלה מבוססים על העיקרון של רצון טוב להגיע אליהם, הם לא מעונות נעולים. את הילד בהתמכרות פעילה צריך להכניס עם צו של בית משפט למעון נעול. אין לנו את הפתרון לזה. השלטון המקומי מוכן להיכנס לעניין הזה? אתם רואים את המצוקה. השלטון המקומי ישמח להיכנס לבעיה. בעיית המצ'ינג היא בעיה ידועה, היא משאירה את הרשויות החלשות יותר בלי יכולת לטפל. הם שולחים בלית ברירה לתוך המסגרות האלו. נושא המצ'יגנ הוא נושא שעולה שוב ושוב. אנחנו נשמח למצוא פתרונות לעניין הזה. המצוקה מגיעה גם מהרשויות. לא של כל הרשויות. בעיית המצ'ינג היא בעיה בפני עצמה שצריך לקיים עליה דיון נפרד, לא לערבב אותה כאן. הזכרתי את המצ'ינג בנוגע לניגוד העניינים שקיים בין ההפניה לפנימיית ילד ונוער לבין ההפניה לחסות הנוער. בחסות הנוער אין מצ'ינג, בילד ונוער יש מצ'ינג, לכן מפנים לפעמים לחסות הנוער כאלה שהיו צריכים להפנות לילד ונוער. מי מפנה? העובדים הסוציאליים ברווחה של אותה עיר. אתם לא מתואמים מתי הילד נמצא בסיכון ומתי לא? אתם לא מתואמים לגבי הקריטריונים לפיהם הוא צריך להיכנס להוסטל, למעון נעול או לפנימייה אחרת? יש פה עניינים כלכליים, בין אם של משרד האוצר, בין אם של הרשות המקומית,

איפה גורמי המקצוע. צריכים להיות קריטריונים שמנחים את אותם עובדים סוציאליים, את אותם אנשי הרווחה, קריטריונים שלא יכולים להיות בכובע של הגזבר. מפעל הפיס מורשה לבנות כיתות לימוד. אומרים לאותם ישראלים שמהמרים: אם אתה כבר מהמר, תרגיש שיש לך איזה חלק בעולם הזה ובעולם הבא בכך שתעשה מעשה טוב.

צריך סך הכל הוראה של המדינה שהוא יכול להשקיע בבניית מוסדות לילדים ונוער בסיכון, שהוא יכול להשקיע בבנייה של מוסדות של משרד הרווחה. ברגע שנרשה למפעל הפיס, יהיה לנו עוד מקור תקציבי

אני מקווה שנגיע לפתרון שנוכל להציג אותו. נושא נוסף זה הילדים האלרגנים, אלה שסובלים מאלרגיה מסכנת חיים. הנושא התחיל לפני מספר שנים בזה שלילדים שקיבלו אישור

משום שהרשויות המקומיות מתנגדות לכך, הן לא מוכנות לטפל בילדים כאלה, הן משאירות להורים לטפל בעצמם,

אין לנו את המקור התקציבי לנושא הזה. זה לא קשור לרשויות מקומיות. חוק פעוטות בסיכון מתוקצב?

אבל באמצע שנה להוציא מהמעונות 450 פעוטות כך שהורים

אנחנו נלחמים כל שנה על החיים של הילדים שלנו, אנחנו לא יכולים להשאיר אותם ללא סייעות. לא

כל עוד אין פתרון לזה - דובר בזמנו על כך שיכשירו צוותי הוראה - אי אפשר לא לתת את אותן סייעות,

תדברו לקראת שנה הבאה. ב-31 בדצמבר אי אפשר להפסיק את זה,

10 מיליון שקל אפשר למצוא בתוך התקציב. אם יפסיקו את זה, זאת תהיה בכייה

אנחנו בוועדה הזאת חילקנו מיליארדי שקלים בשבועות האחרונות גם לדברים שאני לא חושב שהיו ברומו של עולם,

הנושא הזה הוא מציל חיים. אתם יודעים שיש צעירה שמתה כתוצאה

אדוני המנכ"ל, אנחנו נמצאים היום ביום שלישי. אני קובע ישיבה ביום שלישי הבא על שני הנושאים שעלו כאן: על הנושא של ההוסטלים - - המעונות הנעולים הם הבעיה. אנחנו נזמן ישיבה עם משרד האוצר,

אני מכיר את משרד האוצר בדיוק כמוך, אני יודע מתי מורחים אותי,

שיתכבדו ויציגו איזה שהוא פתרון. שיראו משהו, לא קהות חושים וחוסר אחריות. הם שם צריכים לדאוג שהנערים והנערות האלה לא יסתובבו ברחובות, זה התפקיד שלהם. אנחנו ישבנו פה ועשינו

שופט רואה את כל המערכת. 216 הילדים האלה הם עם צו של בית משפט. אני לא רוצה לדבר בשמו.

מסובכת. אביגדור אמר: "יש לי פתרון ל-50". שיבואו ויגידו שזה מצטמצם ב-50 עד סוף החודש, שנראה איזה שהוא

אתה יודע יפה מאוד שהייתה התייקרות.

הוזלנו ב-50 שקל את הדרגות הנמוכות.

אני רוצה שתשלימו את העבודה.

שזה התייקרויות.

בזכות הלחץ ובזכות מה שעשיתם - צריך להוריד. מאיפה נממן את

בתור מי שעוסק עם נוער בסיכון כבר שנים רבות אני מזדהה עם כל מילה שנאמרה פה, אבל עצירה מוחלטת של כל העברות עלולה לגרום עוול במקום אחר, ואני מדבר פה בשם 500 חברות שהעברות אליהן נעצרו לפני למעלה מחודש.

אמרתי לו: "תציג פתרון.

עוד שנה, עוד שנה וחצי, עוד חודשיים,

העיקר שתציג משהו יחד עם משרד העבודה והרווחה". אין לנו הרבה כלים.

הם יודעים שביום רביעי הבא, בתקווה שלא,

אנחנו צריכים שהם יבואו. מה אתה מציע לעשות, לא להביא העברות? אין לי

נעבור עכשיו על הספר, נגיד מה כן, מה לא. כשיביאו לנו פנייה, הפנייה הזאת תאושר. אפשר לגמור את זה ב-24 שעות. אני לא מוכן

אנחנו פה, אנחנו לא מתכוונים ללכת.

אתה רוצה עוד שעה לחזור אלינו לפה? אתה יכול, נעשה הפסקה בשבילך. יש קונצנזוס של ימין, שמאל, מרכז, כולם. אני סבור שיש כמה העברות, בין היתר העברות האלו של